בוקר טוב לכולם, תודה לכל המתכנסים והמתכנסות, אנחנו מתחילים היום את הדיון שלנו בהצעת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון), התשפ"ב 2022. בפתח הדברים אני אציין כמובן שאנחנו ביום מעניין,

אני מאמין גדול בשותפות שמייצגת הממשלה הזאת והקואליציה הזאת, ואנחנו ניתן לאותה שותפות

ואת הציוץ הזה מן הראוי להקריא כדי להבין את המציאות שבה אנחנו מצויים ביחס לאיכות השיח הפוליטי והפרלמנטרי, ובתוך הציוץ נכתב כך: "100 טון אקונומיקה סמיכה פקק כחול על הפרקליטות כשנחזור. הפקידים הרקובים ייחקרו. הפקידים הרקובים

המכוערת,

ואני קורא לכל עובדי השירות הציבורי במדינת ישראל ובתוכם

הזה.

הדברים

אנחנו מתחילים היום את הדיון. אני מניח שתידרש לנו עוד פגישה בנושא בשל אורך התקנות. סדר הדברים יהיה כדלקמן: אם חבר הכנסת סעדי יבקש להתייחס בפתח

בוקר טוב, אדוני, בוקר טוב לכולם. אנחנו מביאים היום לדיון ולאישור של הוועדה תקנות של שר המשפטים, תקנות לפי חוק חדלות פירעון. סט התקנות הזה הוא עוד

אבל כולנו יודעים שסדרי דין זה חשוב, בסוף כללי המשחק יש בהם גם מהות ולא רק פרוצדורה, ואין ספק שהשטח זקוק לכללי המשחק האלה. אנחנו חיים בלי התקנות האלה כבר

הסדרי חוב זה דבר חשוב מאוד,

ולכן חשוב לנו מאוד להסדיר את כל ההוראות הנוגעות להסדרי חוב, בין היתר, וגם הדברים האחרים שיש כאן. אני רוצה להודות בשם כולנו ליושב-ראש על זה שהסכים לקיים את הדיון הזה בפגרה. ואנחנו רוצים להודות כרגיל ובאופן מיוחד לגור

היינו בתוך ואקום חקיקתי-התקנתי ותקנות השר נחתמו ערב כניסת החוק לתוקף, ותקנות שטעונות ועדת החוקה כרגע נידונות על השולחן. אני חושב שאם נמצא בזה את היתרון, אז יש לנו תובנות

נשמח להעמיד לרשותכם את מסד הנתונים שיש לנו מהשטח. יש לנו עשרות אלפי משפחות שעוברות דרכנו, עוברות תהליכים של חדלות פירעון, ויש לנו מסד נתונים שאפשר בהחלט להיעזר בו.

106ב עד 106ו, 109ב עד 109ה,

134ב עד 134ט,

159ט1 עד 159ט2, 159יד1, 159יז1, 159יט עד 159כג

אנחנו ניגשים להוספה של התקנות, מ-59ג עד 59ז, תוספת לתקנות המקוריות. בדיוק. אנחנו

התקנות הללו תחלפנה את אותם הסדרים בתקנות הישנות. בדיוק. באופן ספציפי החלק הזה מתייחס לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר). חלק מהפרקים בתקנות פשרה והסדר חלו אחרי

היא יורדת וזה נשאר "בסעיף 83(ב)

התקנות האלה לא היו קודם בחוק הקודם?

היו תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר). זה באמת התאמה שלהן לחוק. כפי

אדוני היושב-ראש, האסיפה הזאת מתכנסת אחרי שכבר מוגשות תביעות חוב, אנחנו יודעים מי כל

ואז מכנסים את האסיפה הזאת על מנת להציע את ההצעה הזאת בפני הנושים שיקבלו החלטה. אני מבין שיש פה כינוס של שני

העתק מהחלטת בית המשפט על כינוס אסיפות הסוג ועל מועד הדיון באישור התכנית בבית המשפט, הוחלט על מועד לדיון לאחר שנשלחה ההודעה,

נוסח ייפוי כוח להצבעה באמצעות שלוח,

קראנו את זה עכשיו. מבחינה לשונית,

שיש פה כאילו פעמיים מה זה פרטי ההודעה. זה הרי אותה תקנה, זה 59, זה שני סעיפים באותה

אני מדבר על השלב הראשון,

שבסופו של יום הם לא יקבלו את זה מהחברה, כי החברה לא סולבנטית,

הם לא מקבלים שכר של כמה חודשים, ואז הם צריכים לחכות לפעמים שנים על מנת שהם יראו את הכסף שלהם.

כי מתחילים בהליך הזה של פירוק החברה, אסיפות נושים ותביעות חוב, והביטוח הלאומי אחרי זה הוא בודק את תביעות החוב. אני אומר: על מנת להקל על העובדים האלה,

אנחנו עדיין במשלוח ההודעה והזמנה לאסיפות - - - גם במשלוח ההודעה החברה מצהירה שהביטוח הלאומי צפוי להיות נושה שלה.

הוא לא נושה בשלב הזה, הוא לא הגיש תביעת

אולי זאת השאלה. אגב, את כל הטיעונים שלי כאן אני כמובן לא

אלא באמת מידיעותיי מתפקידי הקודם. כמשנה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עסקתי שנים בעולם

החליט הנאמן כי חוב בלתי קצוב אינו ניתן לאומדן הוגן, או כי לא ניתן להכריע בדבר סיכויי קיומו של תנאי בחוב מותנה, יפנה לבית המשפט ובית המשפט יכריע בדבר זכותו

אז זה משנה.

אני רואה שיש כאן בעיה בסדר הדברים של התקנות. אנחנו כבר דנו בסעיפים של כינוס האסיפה והודעה על האסיפה, ועכשיו אנחנו דנים בתביעת החוב ובהחלטה

ברגע שמגישים תביעת חוב, מה שהנאמן נדרש לעשות זה להכריע בתביעות החוב. עכשיו אנחנו בתקנה שעוסקת בהכרעה בתביעת החוב. הנאמן יכול לפסול, להגיד שאין לאותו נושה כוח

הוכרעו, בינתיים יכריעו אותן על תנאי לצורכי הצבעה. הרעיון הוא שלפעמים אין משמעות לאותה הכרעה, כיוון שהנשייה היא נשייה קטנה. אם נחכה למצב שכל תביעות החוב יהיו

כי אחרת לא היינו צריכים את סעיף קטן (ב), אנחנו מפחדים מאפשרות של מניפולציה, שבעל חוב שיש לו אינטרס דווקא בפירוק החברה או לא בשיקום, או לא מאמין בשיקום,

ואנחנו גם יודעים שאנחנו בשלב שבאופן טבעי יש בו אינסנטיב לניפוח לתביעות חוב.

יש התערבות של בית משפט. אני מסתכל על סעיף קטן (ד) ומסתכל על הסעיף הבא, שבו אתם מדברים על הבקשה לבית

לוחות-הזמנים פה נורא קצרים: 15 ימים, 21 ימים עד אסיפה. הסיפור הזה של 24 שעות הוא לא הגיוני. הרי מה יקרה בחלק מהמקרים אם זה מקרה של שני בעלי חוב,

אבל אם

גם על פי התקנות האלה, תנו לו 15 יום להחליט בחלוקת כוח ההצבעה. אחרי שהוא החליט על כוח ההצבעה, שיודיע על כינוס האסיפה שבועיים או שלושה. לכולם כבר ברור במתן ההודעה מה

כולנו כיוונו לכאן שברגע שהוא כבר מכריע האם לשנות או לא לשנות - - - ברור, אבל את מבינה - - - גם התחברתי לדברים שנאמרו קודם לכן, אבל גם לנאמן יש אינטרס שההצעה תעבור. זה ברור לי, גם

ואז כבר בהודעה הראשונה על כינוס האסיפה,

יודע בעל החוב מה החליט הנאמן לגבי זכות ההצבעה שלו.

זה לא תוקע, זה לא משבש. ודרך

"אורנים גדול" זה קודם להכריע על זכות ההצבעה, ורק אז להודיע על כינוס האסיפה.

ה-24 שעות זה 24 שעות לפני קיום האסיפה. זה כן קשור, כי אם הנושה

הגשת בקשה לפי תקנה זו לא תדחה את מועד קיום האסיפות, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. שינה בית המשפט את החלטת הנאמן, רשאי הוא להורות על קיומה של

הוא מפחד מעיכוב שבית המשפט יאמר: נקבע דיון.

בית משפט בעשרה ימים,

בוודאי שהם לא יודעים להגיד אם הוא יכריע.

אני חושבת שזה שריד לכך שקודם הוא היה צריך לשלוח את ההודעה עד 24 שעות לפני, וכך היא הייתה יכולה להגיע תיאורטית גם אחרי הצבעה פיזית. הכנסנו את הסעיף הזה כסעיף מקביל לסעיף דומה מאוד

היא צריכה להיות מנויה גם כאן. הזכרתם פשוט שלוש דרכים. הצבעה באמצעות מערכת מקוונת היא למעשה הצבעה מקוונת באמצעות כתב

האם בחוק או בתקנות יש את ההגדרה הזאת כך שלא יתפרש מהביטוי הזה ש"יעמידו לעיון באופן מקוון", שזה עומד לעיון - - - הוא עומד לעיון הנושים שהגישו תביעת חוב.

נבחן אם יש צורך בהבהרה פה. אני רוצה להזכיר

קודם כול, אין חובה של הנאמן לאפשר. הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לאפשר היוועדות חזותית. אנחנו לא רואים כאן חובה שבכל אסיפה - - - זה עניינים ניסוחיים,

צריך לתקן. עוד פעם, מעולמות ההיוועדות החזותית האחרים שאנחנו עסוקים בהם כל הזמן בשנתיים האחרונות, אני לא בטוח שלא צריך להורות לממונה בתקנות לקבוע הנחיות מינימום להיוועדות חזותית. לא הייתי מתיר את זה להכרעה של כל נאמן. כפי שאמרתי, אנחנו בתקופת הקורונה הוצאנו הנחיות כאלה,

האם ההיוועדות החזותית היא בהכרח מחייבת קול פלוס תמונה או מבחינתכם גם שיחת ועידה יכולה להיות אסיפה? כבר היום הוצאנו הנחיות בעניין הזה, ואנחנו נעשה את זה.

זה חייב להיות גם בווידיאו או שיכול להיות רק באודיו? זה יכול להיות רק שיחת ועידה? ביקשנו קול ותמונה. בסעיף הזה כתוב "או שיחת ועידה". הסעיף הזה מאפשר לקיים את האסיפה גם בשיחת ועידה. הסעיף הזה, כמו שהוא כתוב כרגע, הוא אומר שההשתתפות בוועידה יכולה להיות גם באמצעות שיחת ועידה. הוא לא בדיוק אומר שהאסיפה עצמה כולה יכולה להתנהל רק באודיו. תבהירו מה אתם רוצים. אם זאת לא זכות קנויה, אל תכתבו את זה כך. תכתבו שזה החלטה של הנאמן.

נאמן שלא מסתדר עם זום, לגיטימי שהוא יאמר לנושה מאילת: אדוני, או שתשלח לי כתב הצבעה, או אם אתה רוצה להיות חלק מהדיון, תתכבד ותבוא לתל אביב? באופן כללי אנחנו גם גורם שמפקח על הנאמנים, אז גם במקרים האלה זה יגיע לפתחנו. אני חושבת שיש רצון גם מהצד של הנאמן שכל המשתתפים

ייקחו חלק בדבר הזה. גם לו יש אינטרס שההצעה בסופו של יום תעבור. אני לא בטוחה. אני כן יכול לחשוב על נאמן שאחד הנושים נראה לו כמו מישהו שעלול להתסיס את האווירה לדוגמה, ואז הוא לא רוצה שהוא יגיע. לי מרגיש מאוד מוזר שב-2022, עדיין בתוך מגפה, בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד: אני מצטער, אני לא רוצה להגיע פיזית לאירוע מסוים, אני רוצה להיות בהיוועדות חזותית. לי זה מוזר קצת. הדברים האלה לא חייבים להיות בתקנות. יש לממונה סמכות לתת לנאמנים הנחיות פרטניות והנחיות כלליות, והממונה נותן. נראה לי נכון להשאיר את זה לשם. להשאיר ליכולת - - - ליכולת של הממונה לתת הנחיות. בואו ניקח דוגמה שאנחנו נמצאים בקורונה, סיטואציה שבה יש קושי פיזי, ברור שההנחיה שלנו תהיה - - - היא הייתה. זה בדיוק מה שקרה. הוצאנו הנחיות מאוד ברורות, שמפורסמות גם באתר כלפי חוץ, גם פנימה. הכול בסדר. במדרג הנורמטיבי תקנות נמצאות מעל הנחיות מינהל. אם המטרה שלכם שחייבים כל הנאמנים לאפשר זום, או לא להחליט,

כרגע כתוב שיש זכות קנויה של נושה. פרשנות מילולית סבירה של הסעיף הזה שלנושה יש זכות להשתתף בהיוועדות חזותית או בשיחת ועידה. רשמנו לפנינו. אנחנו נדייק את הנוסח בהיבטי שיקול דעתו של הנאמן. ההנחיה של הממונה את הנאמנים היא בחוק הראשי. היא ההנחיה הכללית. הנאמן נתון לפיקוחו של הממונה באופן כללי. בסדר גמור. אתם לא מרגישים שבשלה השעה לבוא ולומר אחרי השנתיים של הקורונה שבכל אסיפה או בפרמטרים מסוימים זאת זכות קנויה לנושה להשתתף בהיוועדות חזותית? יכול להיות שהתשובה היא שעוד לא.

רוצים לחשוב על זה, בגלל זה הסעיף מנוסח בצורה רחבה, גם בשיחת ועידה, גם בהיוועדות חזותית, גם בכל אמצעי טכנולוגי אחר. אנחנו לא יודעים לצפות את העתיד. מחר יהיו אמצעים טכנולוגיים אחרים, לכן אנחנו רוצים לחשוב על זה. אדוני מעלה נקודה נכונה, ועל פניו יש בה הרבה מן הצדק, ואנחנו רוצים לקחת את זה הביתה לחשיבה. זו שאלה מהותית שאתם צריכים להחליט בה אם אתם רוצים זכות מוקנית או לא. אם לא, אז לא. בסדר, לגיטימי. כולנו מרגישים בנושאים האלה שבסוף אנחנו מנסים להסדיר כאן הליך רב משתתפים, שיהיה בו איזון, אבל גם תהיה בו גמישות ולא נצטרך לחזור לוועדה בכל פעם שמהשטח יהיו צרכים אחרים, ולכן מנסים להסדיר את הגבולות. הכול בסדר. א', תטייבו את הניסוח. וכן יש פה שאלה אחת מהותית. היה ניתן לבוא ולומר שמתוך האינטרס שלנו בהנגשת הדיון לכמה שיותר נושים, הרי זה מה שעשיתם עם ההצבעה, בהצבעה היה לכם נורא חשוב לומר: לא משנה אם אתה מגיע, לא משנה אם אתה לא מגיע, יש לך ארבע דרכים שונות להצביע באותה רוח היה גם אפשר לבוא ולומר שזה לא שיקול דעת של הנאמן. כמו שנותנים לכל אחד אפשרות להצביע, אנחנו עומדים על זה שיש אפשרות או בשיחת ועידה, או בזום, או בכל אמצעי אחר. אם יש נושה אחד שרוצה להשתתף מרחוק, חייבים לאפשר לו. יכול להיות שתאמרו: לא, זה מסבך את הסיפור, אנחנו עוד לא שם.

בעניין הזה נחזור אל הוועדה אחרי שנדון פנימית וגם נתקן את הנוסח. בסדר גמור. סימן ה': אישור אסיפות סוג ואישור בית המשפט את התכנית לשיקום כלכלי מניין חוקי 59יז. אסיפת סוג תתקיים בנוכחות הנאמן והמניין החוקי בה יהיה הנאמן וכן, אם מספר הנושים בעלי זכות הצבעה עולה על שלושה, שלושה נושים לפחות, אם מספר הנושים הזכאים להשתתף ולהצביע אינו עולה על שלושה, כל הנושים.

אם ישנם שלושה נושים זכאים כאמור, וניתן לקיים את תנאי סיעף 85 לחוק בהשתתפות של שני נושים בלבד מתוכם יהיה המניין חוקי גם בהעדר הנושא הנוסף. מניין חוקי הוא דרישת קוורום לקיום אסיפה. יש שני קוורומים אפשריים. כשמספר הנושים מאוד מאוד קטן, אם יש שלושה נושים, נדרש שכל הנושים ישתתפו. אם יש שלושה נושים,

אם יש שניים שניים, כדרישת קוורום. הייעוץ המשפטי של הוועדה העלה סוגיה נכונה מבחינתנו, מה קורה כאשר יש שני נושים? נתאר את הסיטואציה. יש שלושה נושים בסך הכול, מתוכם לאסיפה הגיעו שני נושים. אם שני הנושים האלה הם רוב מניין, הם משקפים רוב מניין מכלל הנושים - - - של זכות ההצבעה. הם רוב כי הם שניים מתוך שלושת הנושים. בנוסף, אם שני הנושים האלה הם גם רוב ערך, הם משקפים 75% מערך הנשייה, האסיפה עברה מהותית. כלומר, אותם נושים שהגיעו לאסיפה, הם יכולים לאשר את ההסדר מהותית. לכן אין צורך בסיטואציה הזאת לקיים אסיפה נדחית בהיעדר קוורום. קבענו הסתייגות בנוגע לקוורום כאשר יש מספר מצומצם מאוד של נושים או סיטואציה - - - תסלחו לי, יש לי שיחת טלפון שאני חייב לענות. אין לי חבר כנסת אחר. ניקח הפסקה לחמש דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 11:11 ונתחדשה בשעה 11:16.)

יכול לשתף אתכם שזאת הייתה שיחה עם פרקליט המדינה, כדי להעביר לו את רוח הדברים שאמרתי הבוקר ואת גינוי הדברים, באמת הנלוזים, שיצאו מהבית הזה,

כנגד הפרקליטים והפרקליטות בשירות המדינה. בואו נמשיך. גמרנו את 59יז. התחלת, חיים, להסביר לנו את סיפור הקוורום,

בהקשר הזה שתי הערות. לגבי סעיף קטן (א) אין בעיה להשאיר את הנוסח, אבל פשיטא שהנאמן שם כי הוא

באתם וקבעתם שאם יש שלושה - - - אני אומר לאדוני מה קורה בפרקטיקה. מה שאדוני אומר זה מה קורה במצב שבו יש נושה מהותי, שעל פניו לא השתתף במסגרת ההצבעה, וקולו לא נשמע,

וזה חריג לתנאי הקוורום שקבענו שאם יש שלושה נושים,

אם יש ארבעה נושים, תנאי הקוורום דורש שלושה

מה מקור ההסמכה, שאני בטוח שקיים לכם, לדרישת הקוורום של השלושה?

ברור שאם יש אפס משתתפים, אין אסיפה. אבל

יכול להיות שמאחר ואוטומטית זה לא היה בחוק, חשבו שברגע שיותקנו תקנות,

שאם (1) או (2) לא מתקיימים, יש אסיפה נדחית שמתכנסת בתוך שבועיים, ושם אין קוורום.

לא התקיים באסיפה הנדחית מניין חוקי כאמור בתקנה 59יז, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובלבד שנושה אחד לפחות השתתף בה. אני מבינה שלגישתכם אם אדם הצביע ב"אסיפה הראשונה",

או מסר את כתב הצבעתו עד האסיפה הראשונה,

כל עוד הוא לא שינה את

ברור לי שאנחנו רוצים לומר "בתוך שבוע". רשום.

הנאמן להורות על מועד מאוחר יותר לקיום האסיפה הנדחית",

לא רוצים להגביל אותו בזמנים? ולא יאוחר מ-14 יום?

למרות התנגדות הנושים, היא בסעיף 87 לחוק. בשלב הזה, אחרי קיום האסיפה, יש גם שלב של התנגדויות. הנושים רשאים להתנגד ולפנות לבית המשפט,

000 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף או סכום שנצבר בנכסי קופת הנשייה עד מועד תשלום המקדמה, בניכוי אגרות כאמור, לפי הנמוך מביניהם.

הסכום הזה מבטיח שגם במקרים שבהם קופת הנשייה כמעט ריקה,

נצברים סכומים מאוד מאוד קטנים בקופת הנשייה, יהיה לפחות סכום בסיסי, שזה סכום הבסיס

למה לתת סמכות לממונה? עם כל הכבוד לממונה, ואני רוחש כבוד לממונה שהיה ולממונה שיהיה, למה לא להשאיר את שכר הטרחה בידי בית

בייחוד אצל יחידים יש סוגיות משפטיות שעדיין לא הוכרעו. מה קורה עם בני זוג?

בני זוג שנכנסו להליך. מה קורה

אם הכונס מתעכב או שהכונס אומר כן או שהכונס אומר לא אני יודע לעשות את החישוב, אתה יודע לעשות את החישוב לבד, ואם הכונס הרשמי מושך את הזמן, כמובן הוא עסוק בדברים אחרים, הוא לא יושב

אנחנו כל הזמן מדברים על הליך שהמטרה שלו בסוף היא שיקומו הכלכלי של החייב. אנחנו יודעים שאחוז הגבייה הממוצע בתיקים עומד על 5%, כ-30,000 בממוצע גבייה בתיקים, אם אני מכיר נכון את הנתונים ביחס ל-600,000 חוב ממוצע בתיקים. של יחידים. הגבייה בתיקים האלה היא כך או כך מזערית. האם הצלחנו לשלם בסוף דיבידנד של 3% או

זה מה שאנחנו אומרים להם. אנחנו אומרים להם: מדד ההצלחה שלכם הוא גבייה.

אני חושב שבכל מה שקשור לגבייה מתשלום יש שכר מימוש

יודע שהוא מכניס עוד כמה אלפי שקלים לכיסו מתוך הדבר הזה.

שבסוף לא משפר משמעותית את הגבייה,

שקורה בפועל שנקבעים תשלומים חודשיים והחייבים לא עומדים בהם, ואנחנו מדברים היום על מעל 50% נשירה מההליך ומעל 75% חזרתיות לחובות לאנשים שסיימו את

דומני שכולנו נהיה כאן תמימי דעים שאחרי שחוקק החוק עכשיו צריך לראות באמת שהרעיון

אלא בעיקר בשיקום כלכלי לצד החזרת חובות,

אבל השיקום הכלכלי הוא הדגש הוועדה הזאת צריכה לעסוק בנושא הזה בקשת ארוכה של דיונים

אני יכול להגיד לאדוני שהמציאות היא בלתי נסבלת, גם הנאמן דורש תקופות הרבה יותר ארוכות, כמעט בכל דיון שאנחנו מגיעים אליו דורשים תקופות

וזה מה שנקבע בלי שיש רגולטורים שמפקחים על כך, ועל אחת כמה וכמה שבית המשפט נמצא בתמונה. זה נכון, אבל בואו לא נהיה תמימים.

נאמן וממליץ את המלצותיו,

בית משפט בדרך כלל מאשר.

ככל ש - - - ככל שמדובר לא בתיקי ענק, אלא דווקא בתיקים הפשוטים של המשפחה שמשלמת כמה עשרות אלפי שקלים, שם השכר

ובשנה השנייה, השלישית והרביעית הוא עובד פחות קשה. זו ההתרשמות שלי. בשלבים המאוחרים יותר יש את כל הפעולות של המימוש בדרך

אנחנו מבקשים, אבל אנחנו לא נוגסים במנגנון הקיים בתקנות השכר שהוזכרו כאן.

כמו כן עוד לא קראנו את התקנה הזאת.

פשוט כדי להיות ביישור

אני לא יודע אם יש לנו פתרונות טובים,

הנאמן. זה לא אומר שבהכרח צריך להפריד, אבל השאלה איזה מערכת באמת מגבשת ומסייעת לחייב לשקם את התנהלותו הכלכלית זאת שאלה כבדת משקל, ולכתוב בחוק שזה התפקיד של הנאמן זה

סי נכסים ומפרקים ושכרם) יגיש בקשתו לממונה והממונה יחליט על שכרו, אם הסכום שחושב נמוך משכר הבסיס, יורה הממונה כי שכרו של הנאמן יהיה שכר הבסיס אלא אם כן מצא שהנאמן לא

בכמה אחוזים בתיקי היחידים השכר שבסוף ניתן מקופת הנשייה הוא נמוך משכר

עם יציאתה של הלכת לשצ'נקו לאוויר העולם, הבנו אז בממונה שאנחנו לא רוצים להביא למצב שמעמיסים על נאמנים עלויות שאין להן מקור לתשלום שכרם והוצאותיהם, ודבר

היו תיקים שהם כן מינו נאמנים. היו על זה כל מיני עניינים משפטיים, ואנחנו מנסים לייצר לזה פתרון אצלנו. אדוני, אני חוזר שוב להצעה שאמרתי קודם לגבי שכר ממוצע. אם אני, כנאמן, מקבל לצורך הדוגמה 100 תיקים בשנה, ואני יודע שיש לי שכר מובטח של 6,000 שקל לכל תיק, אני פותר את שתי הבעיות, גם של התיקי אפס וגם של הנושא שהעלינו קודם של גביית יתר לשם הגדלה. בסוף זה לא משנה. סטטיסטית זה ממוצע והמספרים הם גדולים. נאמן מקבל כמה עשרות תיקים בשנה. אנחנו צריכים לעשות על זה דיון. אני אשמח לשמוע את עמדתכם גם מחוץ לחדר הוועדה. לא בטוח שעיקרון של פיקס פרייס הוא גם משקף, לא את ההשקעה וגם לא את הרצון שלנו לליווי של תיקים מורכבים. הסוגיה מורכבת. נראה איך נתמודד איתה כאן. בקשת נאמן לקביעת שכרו על ידי בית המשפט 106ה. נאמן רשאי להגיש לבית המשפט בקשה ששכרו יחושב לפי תקנות 7, 8א, 11, או 13 עד 14 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם). בית המשפט רשאי להורות לנאמן לצרף לבקשתו דוח כספי של הנאמן מאומת בתצהיר ומבוקר בידי רואה חשבון. המשיבים לבקשה 106ו. נושה רשאי להגיש תגובה לבקשת הנאמן לשכר טרחה לפי תקנות 106ד ו-106ה לממונה או לבית המשפט לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה. המשיבים בבקשה לשכר טרחה לפי תקנה 106ד(ב) ו-106ה יהיו הממונה, ועדת הנושים, אם מונתה, והנושים המובטחים.". קודם כול, אני מבין ש-106 זה מסלול חליפי לקביעה בידי הממונה. זה המסלול הרגיל. יש כמה מסלולי שכר, כמו שאורי הציג, יש מסלול מימוש, מסלול ניהול ומסלול חלוקה. הסמכות לקבוע את שכרו של הנאמן אצל הממונה היא רק ביחס למסלול המימוש, שהוא שכר טכני,

פשוט ואין בו שיקול דעת. ביחס למסלולים האחרים יש מידה גדולה יותר של מורכבות וגם שיקול דעת, ואכן אם נאמן מבקש ששכרו ייקבע לפי המסלולים האלה, הוא ניגש לבית המשפט. אדוני, אני מבין שאנחנו לקראת סוף הדיון, אם אפשר רק לשקף מבחינת ניהול עבודה על התקנות, כרגע אנחנו ב-40% מהסט. חברים יקרים, עם כל הכבוד, הוועדה הזאת תשב על המדוכה. התקנות האלה הן תקנות משמעותיות. גם לשיטתנו. למה התעכבתם עד היום? לא התעכבנו. שנתיים.

זה כבר היה פה. התקנות האלה היו מוכנות לפני כניסת החוק לתוקף, רק בגלל הקונסטלציה הפוליטית נאלצנו לחכות. מבחינתנו אפשר להמשיך לסימן הבא אם רוצים. יבוא יום וכבודו יהיה יושב-ראש ועדת החוקה ויקבע את לוחות-הזמנים - - חלילה.

- - זה עוד לא קרה. בתוך התהליך הזה אין מעמד של קביעת השכר לחייב?

וזה מעוגן בחוק? דמי המחייה לא קשורים - - - אני לא שואל על דמי המחייה. זכות עמידה של החייב. אני רואה שיש פה זכות עמידה. "המשיבים בבקשה לשכר טרחה". גם במודלים הקודמים לא הייתה זכות עמידה. הפרקטיקה שבאותם מקרים חריגים שחייב עתר לבית משפט, בית משפט תמיד נתן לו את זכות העמידה, אבל בהבניה של יחסי הכוחות זה מייצר פה קושי מאוד מורכב. אם נאמן מלכתחילה ידע שכל חייב יכול לבוא ולהשפיע מן הסתם לרעה על שכר טרחתו, זה מייצר יחסי כוחות לא נכונים ולא בריאים. בסוף צריך לזכור שיש מספיק מנגנוני הגנה על זכויות החייב, שזה בית המשפט בראש ובראשונה, הממונה וועדת נושים. אין ועדת נושים בתיקים רגילים. האינטרס הרלוונטי כאן הוא האינטרס של הנושים. כלומר, שכר הטרחה בדרך כלל, כלומר קופת הנשייה, לא הולכת חזרה לחייב. השכר של הנאמן נגזר מקופת הנשייה. הוא בא על חשבון הנושים. הצד הרלוונטי, הנפגע, הוא הנושים. החייב לכאורה נטול אינטרס, כי בין כך ובין כך השכר ילך או לנאמן, או הסכום, הכסף ילך או לנאמן או לנושים,

זה לא תמיד מדויק, כי הרבה פעמים אומרים לחייב: תביא 50% דיבידנד לנושים, ואז עושים לו חישוב של נטו וכמה הוא צריך להוסיף על זה שכר טרחה. הסיפור של הבניית כוחות בין הנאמן לבין החייב, אני מסכים שיש הבניית כוחות, אבל כיום היא מאוד מאוד לא מאוזנת. אני לא מסכים איתך. אני לא בטוח שאני בדעתכם בנקודה הזאת. אני חושב שכל מה שאנחנו עוסקים פה זה בזכות קנויה להביע עמדה. אם החוק החדש מטיל על הנאמן, אלא אם תתקנו אותי אני מבין שהחוק החדש מטיל כפל תפקידים על הנאמן. לא משנה אם זה עובד טוב או לא עובד טוב, לנאמן יש במידה מסוימת כפל תפקידים על פי החוק החדש: התפקיד האחד שלו, שאני מסכים שהוא התפקיד הראשון, כי בעיניי תשלום חובות זה ערך מאוד חשוב גם ערכית וגם לתפקודה הכלכלי התקין של חברה, אני מקבל, אבל יש לו עוד תפקיד, הוא מלווה את החייב בתהליכים של שיקום כלכלי. בשאלה אם יש לו זכות עמידה בנושא השכר, אני יכול להפנות לחוק, אם כבר אנחנו מדברים על החוק, סעיף 264(ד) לחוק אומר "מונתה ועדת נושים, יקבל בית המשפט החלטה לעניין שכרו של הנאמן רק לאחר שנתן לוועדת הנושים הזדמנות להשמיע את עמדתה".

החוק גם מניח שהגורם הרלוונטי להביע עמדה בנוגע לשכר הוא הנושים, לא החייב. הסוגיה הזאת, אני רושם לפניי.

עוד נעסוק בה. עוד הערות לגבי הסעיף הזה? העלינו את העניין של תיקי אפס. יש כרגע אמירה שהמערכת מייתרת את - - - גם מערכת רשות האכיפה היא לא תייתר, היא תמצא את הפתרון איך לטפל בתיקי האפס,

אנחנו עוצרים פה. אנחנו נקבע עוד דיון בפגרה. את התקנות האלה צריך לזרז. המטרה שלי שיהיו לנו עוד שני דיונים בנושא הזה כדי לקדם אותו. תבואו עם התשובות לגבי הדברים שעלו. אנחנו נסתכל גם על התקנות הנוספות שמונחות על שולחננו בנושא הליווי שלכם את החייבים.

חברים, חג שמח לכולם. רמדאן כרים, אוסאמה.